אני מתכבד לפתוח את ישיבתה הראשונה של ועדת הכנסת. לפי סעיף 106 לתקנון, כפי שהמליצה הוועדה המסדרת, יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת אופיר כץ. לכן אני מבקש להעמיד להצבעה את בחירתו של חבר הכנסת כץ. מי בעד? הצבעה אופיר כץ נבחר כיו"ר ועדת הכנסת. פה אחד. בבקשה, חבר הכנסת כץ, ברכות. תודה רבה אדוני המזכיר. אדוני היושב-ראש, תודה גם לך. האמת שזה מאוד מרגש לשבת בוועדה הזאת. זאת ועדה שהיא הלב הפועם של הכנסת ובאמת הכול עובר דרך המקום הזה. אני יודע שזה גם כאב ראש לא קטן לשבת פה. אני מקווה ומאמין ואני אשתדל לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר ולהיות זמין ולסייע לבקשות חברי הכנסת.

אדוני היושב-ראש, שתהיה זמין גם ליושב-ראש הכנסת כי נעבוד יחד.

אני יכול לומר לך בסיפוק מסוים שהוועדה הזאת היתה הוועדה הראשונה שאני הייתי חבר בה כשנכנסתי לכנסת. אכן דברים גורליים ומשמעותיים ביותר עברו דרך הוועדה הזאת. גם אם חלק מהזמן יש פה עשייה יותר פרוצדוראלית ואפורה, יש פה גם הרבה תוכן, הרבה עשייה, הרבה חשיבות. אני מברך אותך ומברך את יתר החברים בעשייה טובה ומוצלחת. תודה רבה. הרב גפני.

עכשיו זאת ברכה מהצד הזה ותכף זה מתהפך, כן? ברכת גומלין.

חיכינו לזה הרבה זמן. נכון. אני מברך אותך על בחירתך להיות יושב-ראש ועדת הכנסת.

כל העולה לגדולה מוחלים לו על כל עוונותיו. אתה יכול להגיד שאין לך עוונות, זה בסדר. כן, אני מנסה לחשוב, לא מוצא. זה מגיע לך. היית בוועדת הכספים יחד איתי ובאמת אתה סמל ודוגמה לאיש חרוץ שלא מרפה מהנושא. עסקת גם בנושא של הבריאות בפריפריה, דברים מאוד חשובים לציבור. הגיע הזמן שתתקדם ואתה בתחילת הדרך. אתה איש צעיר עם הרבה עתיד לפניך. בעזרת השם, שיהיה לך בהצלחה. תודה הרבה גפני. אופיר, ברכות לך, ברכות לכנסת ישראל ולוועדת הכנסת. אין לי כל-כך ותק פה, בוודאי לא כמו מי שדיבר לפני ואפילו לא כמו יושב-ראש, אבל אפשר לומר על הוועדה הזאת שהיא מרכז העצבים של הכנסת, תרתי משמע. כלומר, באמת הכול עובר פה וגם מתוח פה. אני חושב שאתה במיוחד, מצליח להיכנס לחדר הכי סוער ורוגש ולהכניס איתך ערימה של רוגע ומתינות ושיקול דעת ולגרום לכולם לשבת, לדבר ולהוציא החוצה את העצבים ולהישאר עם מרכז העצבים במשמעות האמיתית והנכונה שלו. באמת, אין ראוי ממך. זכתה כנסת ישראל וזכינו בך. יישר כוח ובהצלחה. יישר כוח. משה סעדה. קודם כל ברכות לאופיר וגם ליושב-ראש הכנסת אמיר ברכות. לדעתי, מקודמיי אני הכי חדש כאן. פעם ראשונה שנחשפתי לפעילות הפרלמנטרית של הכנסת באמצעותך כחבר בוועדת הפנים. כמי שלא מכיר,

פרלמנטר מצוין והכול במזג שיפוטי, כך קוראים לזה בעולם הקודם שלי. הצלחנו לקדם דברים גדולים. החוק הזה של פקודת המשטרה זה חוק משמעותי ושינוי משמעותי ואחרי כל המחלוקות הכול נעשה עם המון שום שכל והמון מחשבה והצלחנו להביא את התוצאה. ברכות בתפקיד החדש.

חבר הכנסת אלקין. חבר הכנסת כץ, קודם כל אני רוצה לברך אותך על בחירתך לתפקיד. כמו שליושב-ראש הכנסת זאת היתה הוועדה הראשונה בה הוא התחיל, זאת היתה ועדה ראשונה שעמדתי בראשה.

בדיוק כמוך, הייתי יו"ר הקואליציה ותקופה ראשונה עמדתי במקביל גם בראשות יו"ר ועדת הכנסת ואחר-כך יריב לקח את הוועדה. אני חייב להגיד לך שכיו"ר קואליציה בהחלטה הזאת חסכת לך שליש מהעבודה. בדרך-כלל, שליש מהעבודה של יו"ר קואליציה זה לתאם עמדות עם יו"ר עמדות הכנסת. אז אם לא תיכנס לסכיזופרניה, תוכל לתאם עם עצמך עמדות וזה בהחלט יקל עליך. אני רוצה להודות לך על-כך שבתקופת כהונתך כיו"ר ועדה מסדרת הצלחת להעביר אירוע שהוא בדרך-כלל מאוד מורכב, של הקמת הוועדות במקסימום הידברות עם כמה שיותר מסיעות הבית, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. אני חושב שזה מאוד חשוב בוועדת הבית הזאת. יהיו בינינו חילוקי דעות ומן הסתם חריפים ואי-אפשר אחרת, אבל מה שאפשר לעשות בהסכמה וברוח טובה, חשוב לעשות בהסכמה וברוח טובה. אני מאוד שמח שכך הובלת את התהליך הזה. המון בהצלחה. תודה רבה. השר מיקי זוהר, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. הגעתי לכאן משום שבכנות רבה אתה אחד מחברי הכנסת שאני הכי מעריך בכנסת. בלי שום קשר לזה, אתה גם חבר שלי. מבחינתי זה רגע מאוד מרגש, למרות שאתה זה שמתמנה. אני חושב שהמינוי הזה הוא מינוי ראוי, מינוי חכם ונכון. אין לי בכלל צל של ספק שתעשה פה,

עבודה טובה יחד עם תפקידך החשוב. התפקיד של יו"ר הקואליציה

כיהנתי בתפקיד תקופה מסוימת. אני בטוח שתעשה את הדברים כמו שעשית עד עכשיו, בשום שכל, בהידברות, בהבנה ובחכמה תוך כדי משילות ועמידה על עקרונות שאנחנו כולנו מאמינים בהם. אני מאחל לך בהצלחה בדולה בתפקידך. למותר לציין, שכמה שרק אוכל אני אעמוד לרשותך והרבה יותר חשוב שאתה תעמוד לרשותי בתפקידים שאתה מחזיק בהם נכון להיום.

תודה רבה מיקי. כמו שמשה סעדה אמר, אנחנו חדשים פה. בשבועות הראשונים אתה נכנס ומנסה ללמוד מי נגד מי? למה וכמה? אני רואה בך אדם מאוד ראוי, שקול מאוד, מקשיב מאוד, שזה לא הדבר שהכי קורה בבית הזה. לפעמים היית אומר לך להוציא אנשים - - - הצד השני אמרו שהוצאתי יותר מידי. כבן אדם שמסתובב בכמה ועדות, אני חושב שבאמת עשית את זה והשתדלת להקשיב כמה שיותר לאנשים ולשמוע. הכול ברוגע, כמו שהזכירו חבריי פה. אני מצטרף לכל הברכות של כולם, באמת איש ראוי. גם יו"ר הקואליציה וגם יו"ר הוועדה החשובה הזאת.

הנה, אפילו טיבי בעד. יש דברים מסוימים שהוא גם בעד. אני מאחל לך בהצלחה רבה, הצלחת זאת הצלחת כולנו. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. אופיר היקר. אני גם מהצד השני וגם מחברי הכנסת החדשים. באמת זכיתי להכיר אותך בחודש האחרון במסגרת החקיקה. הובלת בכישרון ובחן רב, יש לומר, את התהליך. אין לי ספק שהתפקיד הזה באמת הולם את מידותיך וכישוריך. אני שמחה שאקח חלק קבוע בוועדה הזאת. על אף שנמשיך להיות חלוקים על הרבה מאוד דברים, אין לי ספק שאתה האדם הנכון במקום הנכון.

תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי. הגעתי כדי לפרגן לך במידה, כי כל פעם שאני מפרגנת לך יותר מידי, זה פוגע בך בפריימריז.

התכוונת, פוגע לך בפריימריז. לא, כי הפריימריז שלך הם בין המובחרים פה בכנסת. לפחות אצלנו מועצת גדולי התורה זה עשרה אנשים. אצלכם מועצת גדולי התורה זה אחד. מילא, את משה סעדה כבר הבנתי. אבל מה אתה קשור לפריימריז? אין לך פריימריז. אני רוצה לאחל לך בהצלחה. אמרתי לך משהו השבוע ואני רוצה להגיד את זה שוב. אני רוצה להגיד את זה פה כדי שכולם ידעו מה נאמר בין שנינו. ב-2015, יש הרבה סיבות שהחזקנו 4 שנים אבל אחת הסיבות המרכזיות היא יו"ר קואליציה ויו"ר ועדת כנסת דוד ביטן שניהל. גפני יודע כי היינו ביחד, נכון? החזקנו מעמד שנים וזה לא היה כאן הרבה שנים. זאת הסיבה שהצלחנו. אמיר אוחנה,

גם זוכר שהחזקנו ביחד כי ידענו לעבוד יחד. מי שידע לנצח על הכול זה ביטן. כל הקרדיט מגיע לו. אמרתי לך את זה לבד ואני כן אומרת את זה פה. אני מאוד מקווה שתשכיל לעבוד איתנו יחד. בינתיים זה נראה טוב. גם בשבילכם ההישרדות זה באמת היכולת לנצח על קואליציה ואופוזיציה פה מוועדת הכנסת. אני רוצה לאחל לך בהצלחה. למרות שיחסית אתה זמן קצר בכנסת, אני חושבת שלמדת לעבוד יחד.

אמרתי לך את זה אתמול בטלפון ואומרת לך גם פה. אני חברה בוועדה הזאת ואנחנו נעבוד יחד. אני יודעת שבסופו של דבר זה מאוד יכול לעזור שוועדות מתנהלות בנועם ולא בעצבים ובמתח. יהיו כאן ויכוחים ונתווכח. זה יקרה כי זה התפקיד שלנו, אבל בסוף אנחנו צריכים קודם כל להסתכל על הציבור שבחר בנו ושם אותנו פה. כשמסתכלים על הציבור, צריך קודם כל לבחור את הקרבות, איפה נלחמים ואיפה לדעת מה טוב ולדעת לשתף פעולה. אני מאחלת לך המון בהצלחה. צריך גם להגיד שיש לך אחלה צוות, שזה גם חשוב להצלחה של יו"ר, לא פחות מהיו"ר עצמו. תודה מירב. חבר הכנסת יעקב אשר. אדוני היושב-ראש, אני חושב שבאמת אחד הדברים שרואים אצלך - אתה יודע, תמיד השילוב הוא נכון ובכל מתכון צריך לדעת כמה לשים מכל דבר. לך יש מה שנקרא את ההגדרה של "מים שקטים חודרים עמוק". מצד אחד, אתה שקט ובאותו צד אתה גם חייכן, גם כשאתה יודע שתכף - - - אל תמשיך. לא אמשיך. הדבר השלישי הוא שיש לך נחישות ואמונה בצדקת הדרך. כל הדברים האלה, הם גם דברים תוכניים אבל גם אישיותיים. אתה תצליח, בעזרת השם וכולנו מאחוריך. חבר הכנסת אחמד טיבי. מכובדי, יו"ר הכנסת, אדוני יו"ר הוועדה. הוועדה הזאת היא המנוע של הבית. כאן מתנקזים כל האינטרסים של כל סיעות הבית. זה לא קל לנהל את הוועדה. אני מכיר אנשים שניהלו את זה בחינניות, דילגו בהצלחה מעל היריבויות. ביטן, למשל, כמודל, והאיש הזה גם, מיקי זוהר האבא של הזמר.

אופיר, כולם כאן עדים לאופי שלך כאדם נינוח, אבל אתה מכיר את החומר. עבדתי יחד איתך בוועדת הכספים. הכרת לעומק ובצורה רצינית את הנושאים. באת מוכן עם ניירת, יסודי מאוד. אני מקווה שתצליח לגשר על הפערים והאינטרסים של כל סיעות הבית. העבודה כאן היא עבודה קשה. לפעמים מתכנסים כל יום. צריך להגיע בבוקר, כמו היום שהבאת אותנו בתשע בבוקר. היתה מחשבה גם על שמונה אבל בסוף שכנעו אותי שלא. היא טורפדה. היא טורפדה. מירב עזרה לכם בזה. אני רוצה להודות לצוות שלך, לנועה מנהלת הוועדה וגם לארבל היועצת המשפטית. הן מעולות, אתה תיהנה מהן. חלק מהאחריות נופלת עליהן והן עושות את זה בצורה הטובה ביותר. אני מאחל לך בהצלחה. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. קודם כל, זה שלא הייתי בהצבעה זה חשבון בינינו. תעשה רביזיה. סגרנו את החשבון בינינו

אוקי, השוות. לגבי השעה,

אני מקווה שהוא ייקח את הדבר הטוב מגפני, שלפני עשר לא מתחילים ועדה. יש כאלה ששמים ילדים בגן. נכון ואני אחד מהם.

אני לא יודעת אם אתה שם את הילד שלך בשש בבוקר. את הנכדים.

מה, אתה כזה מבוגר? שני נכדים. מירב, אני איתך. אני מפזר את הילדים בבוקר, כל אחד במוסדות חינוך שלו וגם מכין להם אוכל לפני שאני יוצא. כל הכבוד ינון. אתה בא בעשר לגפני. לכן אני מגיע בעשר לגפני. היום הגעתי בתשע כי אופיר אילץ אותי. אופיר, הספקתי להכיר אותך ויש בינינו חברות טובה של השנים מאז הגעת לפה. כמו שכולם אמרו, החיוך שלך, השקט שלך וגם הרבה יסודיות שיש לך. אתה לומד את החומר לעומק וכמובן יודע לאחד בין כולם. עשית את זה כרכז קואליציה כשהיית בוועדת הכספים ועשית את זה בצורה הטובה ביותר. הצלחת להביא הישגים של אופוזיציה, קואליציה. היו צריכים לקרוא לך רכז ועדת הכספים ולא רכז קואליציה כי באמת הבאת דברים טובים והישגים. אני מאחל לך שלא תצא תקלה תחת ידך. בקשה לי אליך, תכין את השטח לשנתיים הבאות כדי שבאמת יהיה פה טוב ולא נצטרך לעבוד קשה אחר-כך. תודה רבה לכולם. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:05.